אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת עלייה קליטה והתפוצות. היום ה-17 ביולי 2023, כ"ח בתמוז תשפ"ג. דיון מספר 15 בנושא האולפנים. זה נראה כאילו יש לנו משימה לשבור את מספר הדיונים, אבל אני באמת אשמח לשמוע שאנחנו לא נצטרך עוד פעם. אז יש לנו בעצם שני דברים שנצטרך לעסוק בהם. אחד, זה סטטוס של המשא ומתן, שלהבנתי לא התקדם. שתיים, זה סטטוס של השוברים, שאני לא יודע מה הסיפור שם אבל גם שם נחשפנו למחסום שנוצר, זה כמו ביצה ותרנגולת. מי רוצה להתחיל? כן, בבקשה שירה גרוס, משרד האוצר. כן, משרד האוצר אגף שכר. אני מבינה שמהצד זה נראה אולי שהמשא ומתן לא מתקדם, אבל אני כן רוצה לספר שאנחנו בשלבים אחרונים של המשא ומתן, שהועברו טיוטות. אנחנו דווקא בהתקדמות מאוד משמעותית לקראת בעזרת השם סגירה וחתימה של ההסכם. ההסכם צפוי להיכנס לתוקף בספטמבר. יש סוגיות אחרונות שמנסים לראות מבחינת יישום של כל מיני נקודות אחרונות מול משרד החינוך, אבל כבר הועברו טיוטות להסתדרות המורים, וקיבלנו הערות. זה ממש שלבים אחרונים של משא ומתן, ובעזרת השם נחתום בקרוב. כן, מאיר אסרף, הסתדרות המורים. שלום אדוני, אני שמח להיות כאן בוועדת הקליטה בדיון ה-15. אני חושב שהייתה כאן הזדמנות שוועדת הקליטה של הכנסת ליוותה משא ומתן וראתה איך הדברים מתקדמים והולכים ונסגרים. אני משתתף במה ששירה אמרה, באמירה שלה הברורה, שיש לנו עקרונות מסוכמים וכבר הוחלפו טיוטות. החלפת הטיוטות, המשמעות היא שכבר העקרונות של ההסכם מסוכמים, ואותם עקרונות כמובן שכדי יהיה להם תוקף מחייב מבחינה חוקית, זה דבר שצריך להיחתם כהסכם קיבוצי, להירשם. מבחינתנו אנחנו נמצאים בשלבים אחרונים. אני מבקש להודות לאדוני על הנחישות שהוא עושה במעקב אחרי הנושא. אני חושב שראינו שזה מאוד מאוד חשוב לך, לא רק ליפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, זה חשוב המורים של האולפנים, אלא גם לך. אני מחויב להגיד לכם שהסתדרות המורים היא הגוף היחידי שפעל בנושא הזה לאורך המשא ומתן, מהסגירה של ההסכם הכללי בשנה שעברה שעוסק בכל עובדי ההוראה, אנחנו עוסקים בנושא הזה, ואני מאמין שאנחנו נביא את זה לכדי פתרון מוצלח, שיאפשר את שיפור תנאי השכר והעובדה של עובדי ההוראה באולפנים.

אני לא יכול לתת לוח זמנים. אני יכול אבל לומר, שמניסיוני כשמחליפים טיוטות, האבנים המרכזיות שהיו אבני נגף, הוסרו, ואנחנו עכשיו ממש בסגירות משפטיות אחרונות כדי לבטא את אותן הסכמות, ושאותן הסכמות ימצאו ביטוי בהסכם קיבוצי. אני משוכנע גם שהדבר הזה יפורסם, יעשה פומבי, ואחד הדברים שאני מאמין בו, זה לא לפרסם עד שהדברים לא סגורים. כי במדינת ישראל אי אפשר לדעת עד שהדברים לא חתומים ומנועים, אנחנו עדיין קשובים ורואים איך הדברים מתקדמים ומה העמדה של האוצר, ומה העמדה שלנו, ואנחנו נביא את זה לכדי שיפור של תנאי העבודה של המורים שמלמדים באולפנים ללימוד עברית. האם זה יפתור את הבעיה? אני לא בטוח. אבל את חלקנו בשיפור התנאים של המורים הקיימים, מה שיאפשר משיכה של מורים חדשים, אנחנו מבצעים.

אני קודם כל שמח על ההתקדמות הזאת, זאת אומרת אנחנו מתקדמים לאט אבל מתקדמים. לקח לנו הרבה זמן עד שהייתה המסגרת התקציבית. בסוף מדובר בהסכם שכר שאין עליו הרבה לחץ ציבורי, כי מדובר בקבוצה קטנה של מורות ומורים. אנחנו מדברים על בערך, היו 500, נותרו להערכתי כ-400 פלוס מינוס עובדי הוראה. לא קבוצה גדולה, אין לה באמת את היכולת ללחוץ. מצד שני, הקבוצה שמקבלת את השירות של האולפנים, גם היא קבוצה שלא יודעת ולא יכולה ללחוץ. העולים החדשים זה כרגע אוכלוסייה הכי חלשה מהבחינה הזאת שרק נחתה פה. היא לא יודעת להילחם על הזכויות שלה בשלב הזה ולהרים קול מחאה. מה שאנחנו מנסים לעשות פה בוועדה, זה להיות קבוצת הלחץ הזאת על מדינת ישראל, כי מי שמשלם את המחיר בסוף, החברה הישראלית לא תמיד מבינה שהיא משלמת את המחיר בסוף. אבל החברה הישראלית תשלם את המחיר. על מה שקרה פה בחצי שנה האחרונה, החברה הישראלית תשלם. היא תשלם בכך שיש פה קבוצה של עולים שלא למדה עברית והשתקעה פה, ותעבוד או לא תצליח להתפרנס בהתאם ליכולות שלה ולכישורים שלה, עם כל התסכולים הנובעים מכך ועל כל המשמעויות של רווחה, שהמדינה תצטרך להשקיע בדברים אחרים במובנים האלה, כי לא למדו עברית. היא הפסידה כי היא השקיעה הרבה מאוד בלעודד אנשים לעשות עלייה לישראל, אבל אם הם עשו עלייה לישראל, לא הצליחו ללמוד עברית, לא נקלטו כאן ועזבו, הפסדנו אותם, והפסדנו לא מעט כאלה. והיא הפסידה בזה שהאירוע הזה ידוע גם בחו"ל, אז גם הרבה שחשבו לבוא לפה, אומרים רגע בואו, בטרייד אוף לא בטוח שכדאי לבוא לכאן.

יש משאים ומתנים שכל הזמן שואלים אתכם, יש הרבה לחץ ציבורי. פה לא. הלחץ היחיד שיש לכם הוא זה שאתם צריכים לבוא אחת לשבועיים בערך לכאן ולספר איפה זה עומד. אני אומר לכם באמת, זה כבר אפילו לא יהיה רוח חגיגי ההסכם שכר. תגמרו את זה כבר. תסיימו את זה. אני מניח שלא מעט מורות,

עוקבים אחרי הדיונים פה.

אני שמח שיש להם איזושהי קרן אור של תקווה מבחינת זה שבאמת הוחלפו טיוטות, אנחנו כבר בשלב מאוד מאוד מתקדם, אבל זה עוד פרס. לפני תשעה באב, תעשו את החתימה אחרי תשעה באב, אבל לפני תשעה באב תגידו סיכמנו.

אני רוצה להתייחס אדוני. למרות האמירה שהוועדה הפעילה לחץ ציבורי, אנחנו בהסתדרות המורים, כגוף שמייצג את עובדי ההוראה, אני חייב לומר שאותו לחץ הוא לא קיים אצלנו.

כי אנחנו התחייבנו, יפה בן דוד התחייבה אישית למורות של האולפנים ללימוד עברית, יום אחרי החתימה של ההסכם שעדכנו בספטמבר האחרון, שהיא הוציאה אותם מהמשוואה בתיאום עם שר האוצר דאז, כדי לתת להם תוספות שכר משמעותיות יותר. שר האוצר לשעבר בא לפה לוועדה לאחד הדיונים הראשונים בנושא הזה, בדיוק כדי להציג את התמונה שהייתה.

ודווקא בגלל זה אני לא חושב שאנחנו, הסתדרות המורים, הרגישה לחץ בנושא. ההפך, שמחנו לבוא לפה ולראות שיש עוד גורמים שחושבים כמונו שחייבים לשפר את השכר ואת תנאי העבודה של המורים באולפנים. אני חייב לומר גם באותה נשימה, שגם משרד האוצר יודע, למרות המחלוקות שהיו, והוא גם עשה את שלו, בהקשר הזה שהוא הבין שצריך לתת יותר למורים של האולפנים ללימוד עברית. זה התחיל בתקופה של שר האוצר, שהבטיח את הדבר הזה בחתימת ההסכם, שר האוצר דאז חבר הכנסת אביגדור ליברמן, וזה נמשך גם בתקופה הזאת, כי האגף הממונה על השכר המשיך ומילא אחר ההחלטה של שר האוצר, ואחרי ההבטחה השלטונית שהושמעה כאן בוועדה גם אדוני. תודה. מתי תעדכנו אותנו? שבוע הבא אנחנו יוצאים לפגרה, זהו, שבוע אחרון.

ביחסי עבודה אין פגרה, גם בבית הדין. לא, אני לא רוצה לקבוע דיון מיוחד בפגרה על הסיפור הזה. אני רוצה שתוכלו לחזור לכאן. אני יכולה לעדכן שלומית בהתפתחויות. אני גם יכול לעדכן לגבי מועד, ואז אנחנו נתאם מועד בנפרד אחרי הדיון. אז תעשו בבקשה בדיקה על זה, בסדר? ואוצ'רים, כן. בוקר טוב לכולם, עכשיו תורי. אז קודם כל, אני כמובן בשם המשרד מברכת על ההתקדמות במשא ומתן ובהסכם. אני רוצה להתייחס לשאלה של השוברים, ברשותכם, בקונטקסט הרחב יותר, אחר כך אני גם אכנס לנתונים. אז קודם כל, אתמול בערב סוף סוף אנחנו קיבלנו את הפנייה למיזם המשותף מהסוכנות, את האישור. היום זה יעלה לוועדת המכרזים, ופה אנחנו ניתן פתרון ל-555 עולים בנגלה הראשונה. אנחנו מדברים על מיזם משותף של מיליון שקל, זה חמסה חמסה חמסה. שזה נקרא? למידה הפוכה. תכף את תסבירי איך זה מתבצע, אני אתן תכף לסוכנות להסביר. אוקיי, אז אני אתן לרינה לדבר על זה. במקביל, אנחנו ממש ממש מתקדמים עם כל מניפת המענים שבמסגרת תהליך הרפורמה בכל העברית, שהמשרד בוחן. אנחנו מתקדמים לכיוון של אולפנים באקדמיה, במכינות, ביחידות ללימודי חוץ, לכ-1000 עולים, כולל מקצועות הרישוי. אנחנו בשלבים אחרונים של עבודה על מבחן תמיכות לאולפנים ברשויות מקומיות, שיתנו מענה כבר ל-2500 עולים. מה זה שלבים אחרונים למבחן תמיכות כזה? עניינים של תקציב. המבחן כבר כתוב. הוא אושר במשרד המשפטים? לא תמיכות של - - - זה תמיכות שמאושרת על ידי, תמיכות בגופים אחרים. קול קורא. ובמסגרת הרצון שלנו, בעצם אנחנו הגענו למסקנה מכל המחקרים והראיונות שעשינו פה עם בעלי עניין, רבים מהם פה יושבים על יד השולחן. אז בעצם, כמו שכולנו יודעים קליטה טובה מחייבת עברית. עברית טובה, מחייבת קהילה. ותמיכה, מעטפת, ולכן אנחנו גם בשלבים מתקדמים להפעלת תוכנית התאגדות עם העברית, שהיא תהיה גם לחו"ל וגם לארץ, דרך מערכת LMS, וטלגרם, שיהיו בה מנהלי קהילות, שבעצם יפעילו לימודי עברית, כולל סיטואציות שונות בעברית, כולל לימוד, והקהילה תלווה את עצמה לאורך כל הדרך. במקביל, אנחנו מאוד מתקדמים גם עם קמפוס איי אל,

לעברית בהתחלה לדוברי רוסית. זה בעניין של המניפה. ועכשיו אני רוצה להתייחס לנושא השוברים עצמם, שהם כמובן בינתיים פתרון בינתיים למה שיש. עשינו במשרד מאמצים עילאיים באמת הן ממקורותינו, ובשלב זה, אתה זוכר לפני שבוע כשהיינו פה, היו לנו 423 ממתינים, הם קפצו ל-504 ממתינים. בינתיים, אנחנו נוכל לכסות את כל ה-504 ממתינים האלה.

היום, מחר. הם כבר רשומים אצלנו במערכת. ובמקביל בימים הקרובים אנחנו מנסים להתארגן, מנסים ובטוחים שזה יתקיים, לעוד 300, ואחרי ה-800 האלה, אנחנו סמוכים ובטוחים שהנושא שלנו יעלה

לזה דניאל יתייחס, ובאמת אנחנו מקיימים דיונים רציפים. מה זה הנושא שלנו?

על התקציב, כן. על מה שדיברתי פה. להגדיל את תקציב השוברים. להגדיל, כי יש בינינו הסכמות. זה לא הופיע בספר התקציב? לא, זה עכשיו הגדלה. רצינו בעצם לראות מה הולך להיות הביקוש לדבר הזה, ועכשיו אנחנו באמת מביאים את ההגדלה הזאת. יש פנייה כבר בוועדת כספים? לא, כרגע לא. ישבנו עם המשרד, גם בסוף שבוע שעבר, ביום רביעי גם, אתמול ביחד עם המנכ"ל, ביחד עם התקציבן, כדי להכין בעצם את הפנייה התקציבית. וברגע שהפנייה תהיה על השולחן, אנחנו כמובן נשמח לעדכן.

אני לא יודע להגיד לוח זמנים. גם ועדת כספים יוצאת לפגרה. זה אומר שבעצם, ועדת כספים יכולה להתכנס בפגרה, אבל אני לא רואה את חבר הכנסת גפני מכנס אותה במהלך חודש אוגוסט או בערב ראש השנה. אנחנו נעשה את מירב המאמצים להביא את הפנייה כמה שיותר מהר לוועדה. מתי תוכלו לתת לי לוח זמנים שהוא לא כמה שיותר מהר? שהוא לוח זמנים.

אבל אנחנו כמובן נשמח לעדכן את הוועדה ברגע שזה יהיה. מה חוסם מלעשות לוח זמנים אם סיכמתם?

כרגע בגלל שוועדת כספים אנחנו יודעים את ההתנהלות שלה, אנחנו לא רוצים - - - תשים רגע בצד את ועדת כספים. אם סיכמתם אתם במשרד, משרד האוצר ומשרד הקליטה סיכמתם על התקציב? לא, סיכמנו על ההגדרה של השוברים. יש פשוט עוד נושאים, ואנחנו רוצים להביא את כולם בפנייה אחת. זו הסיבה לעיכוב.

מזה שאתם רוצים להביא את כולם בפנייה אחת, לא תביאו פנייה. בסוף נביא פנייה.

הרי גם זה שתעביר פנייה היום לוועדת כספים, לא אומר שהיא בהכרח תדון בה בשבוע הקרוב, אתה גם את זה יודע. אבל אם לא תביא, בוודאי שהיא לא תדון בה. זה גם נכון. בפסיכומטרי יש 'אם יש גשם יש עננים', זה אותו דבר. אז אתם חייבים, בסיפור הזה יש דחיפות. יש דחיפות שאולי לא קיימת בפניות האחרות.

ואני מבקש שתפנה בבקשה לממונה שלך, בין אם זה הסגן או בין אם זה הממונה על התקציב, אני לא יודע. בקשה שלי תעבירו קודם כל את הסיפור הזה של לימודי עברית, כל הדברים אחרים אני אפילו לא יודע מהם בסיכום התקציבי.

שתבין, זה אירוע. אתם נמצאים פעמיים באירוע. אתם נמצאים באירוע שבו גם ליך שייחתם ההסכם שכר באולפנים, זה בסך הכל ירדה מהפרק הבעיה של עזיבת מורי האולפנים, ואולי יצליחו לגייס חדשים. זה לא אומר שייפתחו מחר עוד הרבה אולפנים חדשים. אתם נמצאים בבעיה, ולכן אם אתה אומר לי תשמע, השוברים האלה, התקציב יהיה בנובמבר - - - לא, הכוונה היא ממש לא שזה יגיע בנובמבר. יש מענה ל-500 ממתינים. ויהיה עוד כמה ימים לעוד 300. אנחנו מגייסים עוד ממקורותינו,

אנחנו מלהטטים כדי לתת. כי אנחנו יודעים כמה זה דחוף. כמה עולים באים ביולי-אוגוסט? להערכתי לא מעט. יולי-אוגוסט זה החודשים, מה הם יעשו בספטמבר? איפה הם ילמדו? אני רוצה רק לסכם את הנקודה הזאת, לא אחפור על זה עוד פעם. בקשה שלי אליך תעדכנו בבקשה את מנהלת הוועדה, אתם גם לא חייבים להיענות, זו בקשה. אני מבקש שאת הסוגייה הזו, את הפנייה בנושא השוברים, להעביר עוד היום, מקסימום מחר לוועדת כספים. מה יש לכם בדברים האחרים אני לא יודע, זאת הבקשה שלי. לדעתי אפשר. אם אתה כבר מתייחס, מה לגבי הנושא של החלטות הממשלה 1276 ו-1364 לגבי תקציב החינוך? סוגיה שעלתה פה על ידי משרד החינוך בישיבה הקודמת. מצטער, אני לא מכיר את הסוגייה.

אבל בדיון שקיימנו שבוע שעבר,

היה לכם כנס, אתם אמורים להתעדכן. החלטת 1276 מה-14 במרץ, ו-1364 מה-10 באפריל, מתייחסות לתקציב המיוחד שניתן עקב הגידול הגדול בעלייה. ובהחלטות האלה, בין היתר יש תקציב שמיועד למשרד החינוך. כל האירוע הזה היה נכון עד לסוף שנת הלימודים שהסתיימה. הולכת להיפתח שנת לימודים בספטמבר, בלי תקציב לטובת ילדי העולים במובנים האלה. זאת חתיכת סוגייה.

זה אירוע שנוגע בילדים, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, הוא עלה ממשרד החינוך עוד פעם. אני מרגיש כאילו רק אותנו זה מעניין, אבל זה צריך לעניין אתכם לא פחות. גם את משרד הקליטה וגם את משרד האוצר וגם את משרד החינוך. אני אגיד שהסוגייה הזאת באמת יותר קשורה לצוות חינוך אצלנו, אני כמובן אבדוק איתם, ואני אראה האם הגיעה דרישה. אז אני מבקש שתעבירו התייחסות לוועדה בעניין הזה. אני רק רוצה ברשותך אדוני, להתייחס, שאנחנו בינתיים נותנים במסגרת פלא ובמסגרת יעל, שיעל זה מ-א' עד ו', ופלא מ-ז', אנחנו נותנים ל-5200 ילדים עולים, רבים מהם מהעלייה האחרונה, פתרון במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.

אבל חלק ממה שכולל התקציב הזה, זה התקציב של המגשרים במשרד החינוך, זה התקציב של שורה ארוכה של דברים. זה תקציב שהוא במשרד החינוך, זו שורה ארוכה של דברים שהיא קריטית מאוד בהיבט הזה.

רק הסתכלת גם עלינו, אז אני אומרת מבחינתנו. עליכם כי אני חוזר ואומר, אני מנסה להשריש את התפיסה הזאת גם אצלכם. זה צריך להיות ביחד. למשרד הקליטה לא רק הפעולות הישירות שעושה משרד הקליטה יש משמעות. משרד הקליטה צריך לפעול מול המשרדים האחרים, כדי שהם יעשו את מה שנדרש מהם בהיבט של קליטה, כי לכל משרד יש את החלק הזה. אנחנו עושים זאת, בהחלט. גם אם זה לא בתקציב שלכם.

הסוכנות היהודית. רינה זסלבסקי, בבקשה.

קודם כל אנחנו שמחים מאוד על היציאה למיזם המשותף עם משרד העלייה והקליטה, ואצלנו אין שום פגרה, אנחנו נערכים. אנחנו מקווים שכמו ששרי אמרה, שזה יעבור מהר את כל התחנות הפורמליות בדרך, ונוכל ככה לסכם ולחדד את דרכי הפעולה. אבל כעיקרון, כיוון שזה מבוסס על הפיילוט שאנחנו עשינו מתקציב הגרנד שהשגנו, תקציב כספי החירום, אז אנחנו בעצם כבר מפעילים 17 כיתות. איך זה עובד? זה הכל אונליין? זה הכל מקוון, האנשים מתכוננים לקראת השיעור בבית על בסיס הלומדה בשפה הרוסית שפיתחנו עבורם, והם בעצם נדרשים לבוא לשיעור מוכנים, ואז זה בעצם הוכיח את עצמו כמשהו מאוד יעיל, כי זה חוסך את זמן השיעורים הפרונטליים, ואנשים יכולים לשלב את זה. אני ארצה שתראו לי את זה. אני אשמח. ואנשים בעצם לומדים בבית, יכולים ללמוד את זה כמה שהם רוצים ולחזור על זה כמה שהם רוצים, כדי לבוא לגמרי מוכנים, ולכן השיעורים הפרונטליים הם בעצם רק פעמיים או שלוש פעמים בשבוע. אז ברגע שתקבלו את השיעור, זה מיידי בעצם?

אנחנו נתחיל לפתוח באופן מיידי את הכיתות מהמורים שכבר הכשרנו, ובמקביל נמשיך להכשיר עוד מורים כדי להרחיב את המניפה.

מי ביקש עוד? אלכס ורונן.

שלום אדוני היו"ר. קודם כל אני רוצה להודות לד"ר שרי פייר ולצוות שלה על המאמצים לפתור את הבעיה של הוואוצ'רים. רק רוצה להדגיש, שבקיץ זה זמן קריטי מאוד לוואוצ'רים, זה הזמן שאנחנו מקבלים הכי הרבה ביקוש.

גם ספטמבר-אוקטובר, בגלל שהאולפנים של משרד החינוך סגורים באוגוסט. לתשומת לב משרד האוצר מה שנאמר פה. זאת העונה שבה יש את הדרישה הגבוהה ביותר, וגם העלייה הגבוהה ביותר.

אז הרבה עולים תיכננו את העלייה שלהם כדי ללמוד בקיץ ולהתחיל לעבוד אחרי החגים, ומאוד מאוד קריטי לפתור את זה. גם ספטמבר הוא זמן חזק, אני מניח שעם המספר הוואוצ'רים שציינת, אולי נגיע לאמצע אוגוסט-סוף אוגוסט, ונדרש שם פתרון נוסף. עכשיו, אני מציע גם אפשר כי הבעיה היא לא לוגיסטית. יש לנו את התלמידים, יש לנו את המורים, הכל מוכן, זה בעיה בירוקרטית. אז אם התקציב הוא בטוח, העולים מחכים בעצם לאישור זכאות, שזה אישור שנותן משרד הקליטה בשביל שאנחנו נוכל להתחיל את הקורס איתם. אנחנו גם מוכנים לדחות תשלומים, כי התלמידים צריכים לשלם. אנחנו מוכנים לדחות תשלומים עד שהבעיה התקציבית תיפתר, העיקר שנתחיל בשיעורים כמה שיותר מהר.

רונן. תודה. אני רוצה להוסיף, אין לי כל כך מה לתרום בנושא הראשון הזה, ולכן אני רוצה להוסיף נגזרת שנייה על המשבר הזה, וזה הנושא של אי הכרה של משרדים אחרים באולפני השוברים. אני מחזיק ביד כרגע תעודה שחתומה כביכול על ידי משרד הקליטה, עם לוגו של משרד הקליטה, תעודת סיום אולפן בציון 91, אחות במקצועה, במקרה של אולפן שלי. היא ניגשה עם התעודה הזאת למשרד הבריאות, למנהל הסיעוד, כי היא חייבת את זה כדי לקבל רישיון. אמרו לה אנחנו לא מכירים. פנו למשרד הקליטה, משרד הקליטה אמרו זה לא בפיקוח. יש לנו בשעה 11:30 דיון על נושא אחיות בסיעוד. כן, אבל הדיון הוא לא על מנהל הסיעוד. מנהל הסיעוד בדקו עם משרד הקליטה, ומשרד הקליטה אמרו אתם צודקים, אנחנו לא מפקחים על איכות הלימוד הזאת. זו לא התשובה שקיבלת ממני.

מאחרים, במדורים אחרים. אני אוכל גם אחר כך להראות, פנתה לאולפן שלי ואמרו לה שם אנחנו מוכרים על ידי משרד החינוך ומשרד הבריאות. הלכה, שילמה, השתמשה בוואוצ'ר.

אוקיי, אז קודם כל ברמה הטכנית. אני אתחיל

אנחנו דורשים סטנדרטיזציה, הסכמנו על זה גם עם משרד החינוך בשולחנות העגולים. אנחנו דורשים סטנדרטיזציה גם של רמות הלימוד, גם של המבחנים. מבחן צריך להיות מבחן אחד, מה גם שכותבת המבחנים שלנו, היא גם שנים רבות כתבה את המבחנים של משרד החינוך. לעצם העניין עכשיו, בינתיים משרד החינוך עוד לא מסכים לעניין הזה. אנחנו שוב פועלים לקדם את הנושא הזה.

אנחנו הודענו מראש לכל המפעילים שלנו של הוואוצ'רים ולכל התלמידים העולים, שהמבחנים האלה שלנו לא מוכרים בשלב זה למקצועות הרישוי בלבד, שזה אחיות,

הם לא מוכנים. מי זה הם? גם משרד החינוך. ברגע שמשרד החינוך יכיר בזה, אז גם היתר. טוב, אז צריך את משרד החינוך פה. אבל שוב אני אומרת, בשולחנות העגולים שקיימנו עם משרד החינוך, כולנו הגענו למסקנה שזה מה שצריך לעשות. אבל אם הגעתם למסקנה, למה אתם לא עושים את זה? אתה יודע, צריך שניים לטנגו. אני רק אומר שלזכותו של מעוז והצוות שלו, כשהעליתי בפניהם את הסוגייה הם אמרו זה אכן לא מוכר, אבל הם הצליחו את אותה אחות ספציפית, זה מקרה פרטני.

גם אם זה יהיה באמצע הדיון הבא, אני אעצור אותו ואני אתייחס לזה.

אני רציתי להגיד עוד משפט, אני חושבת שאני מדברת על זה בעשר השנים האחרונות בכל ההזדמנויות במפגשים עם משרד החינוך, ובאמת זה משהו שזועק לשמיים.

כשסיימו את האולפן של הסוכנות היהודית גם לא יהיו? הם יעברו את הבחינה שלנו, את מערך הבחינות שלנו והם יקבלו תעודה שלנו. והיא לא מוכרת בארץ. היא לא מוכרת למקצועות הרישוי. חלם. אני יכולה להגיד שבעצם ההתנגדות היא נובעת מזה שהם כביכול לא רוצים לקחת על זה אחריות. אבל בעצם, בכל הקנה מידה העולמי, יש מבחן נפרד שלא קשור ללימודים, כמו טוייפל וכל מיני סוגים של מבחנים בעולם, שקובעים איזשהו סטנדרט שהוא משותף לכולם. ברור. קונסטנטין שוויביש. שלום, קונסטנטין שוויביש מנכ"ל איגוד מורים עולים. בדיוק בהמשך אנחנו, נקלטו במערכת שלנו - - - בבתי ספר 1000. נקלטו אצלנו כ-60-65 מטפלות, אשר עולות חדשות מהשנה וחצי האחרונות. אנחנו פיתחנו כבר קורס למטפלות, מבחינה של מטפלות אמורות לפי החוק החדש לעבור מבחן.

המבחן הוא בעברית, ובן אדם שהוא שנה-שנה וחצי בארץ, אין לו שום סיכוי גם לעבור את המבחן וגם קורס בעברית. אז אנחנו פיתחנו קורס שהוא מוסיף לאוצר המילים הכללי, גם מושגים ספציפיים של עבודה של מטפלות לגיל הרך. ופה שאלה האם אנחנו יכולים גם כן להשתתף בקול קורא אשר דיברת עליו משרד הקליטה? כאחד מהגופים. לשאלות פרטניות אנחנו נשמח,

זה תלוי בעמידה בהוראות השעה, ובתפקידים. בשלב זה, מאגר מוסדות הלימוד שלנו לא פתוח לספקים נוספים, כי אנחנו כרגע מפעילים חשיבה מחודשת על כל הנושא, על כל התנאים. ברגע שאנחנו נסיים את זה, אנחנו נפתח אותו. ושוב, אם בעיה פרטנית, אתה יותר ממוזמן לפנות. אוקיי, תודה רבה אנחנו נפנה. האם יבוא לידי ביטוי שינוי בשכר של מורים בסכום של ואוצ'רים? אם יהיה שינוי בשכר עבודה של מורים? שכר עבודה של מורים יסוכם בהסכם השכר. מי שהסתדרות המורים מייצגת, שר החינוך יחתום על הסכם קיבוצי.

כלומר הסכום של ואוצ'ר - - - לא קשור לוואוצ'רים. אבל ואוצ'ר קשור לשכר המורים. כלומר, אם שכר מורים יעלה, אז גם סבסוד אמור לעלות. בסדר, הוואוצ'רים זה בהתאם למכרז. אני מניח שמשרד הקליטה עושה, ויעשו את החשבון שלהם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לקרוא לכל המורים שהם מורים ללימוד עברית, זה שהסתדרות המורים ומשרד האוצר ומשרד החינוך - - - אז רגע אז חתמתם?

אני מחכה שהם יגיעו להסכמה על עקרונות, וכבר הייתה כאן אמירה ברורה של משרד האוצר, שבספטמבר הקרוב - - - יופעל ההסכם,

אני קורא למורים, לבחון את ההצטרפות למערך של הוראת העברית, במשרד החינוך.

וואוצ'רים זה עניין של קלקולציה פרטית שכל אחד יעשה לעצמו. מעוז ברוך הבא, מה שלומך? צר לי על העיכוב. הוא נחת היום בבוקר. מאיפה? לא משנה, לא נביך אותך. סוגייה שעלתה פה, והתשובה שלך חשובה. עולה לומר באולפן ואוצ'רים, ועושה את המבחן של משרד העלייה והקליטה, למקצועות הרישוי המבחן הזה לא מוכר. נשאלת השאלה מדוע, ומה צריך לעשות כדי שזה יהיה מוכר. טוב, מקצועות הרישוי זה לא האולפן הראשוני. אולפני הוואוצ'ר עסוקים בעיקר, לפי מה שאני יודע לפחות, באולפן הראשוני. לא, הוא עשה מבחן שהוא מבחן שתואם למקצוע הרישוי. לא עברית, רפואית או, סתם נגיד אחות צריכה רמה ג' ציון 70. זהו, מבחן רגיל. אז זו שאלה אחרת מה שהוא שואל. אני אגיד באופן עקרוני, מקצועות הרישוי כגון רפואה, אחיות, וטרינר, מהנדס, המון מקצועות רפואה, יש טרמינולוגיה רלוונטית למקצוע, שאנשי החינוך אצלנו התמחו בדבר הזה, ובהסכם שיש לנו עם משרד הקליטה ועם משרד הבריאות - - - אם אני רוצה לעשות את המבחן בלי לעשות אולפן? כיום אני לא יודע שזה אפשרי.

אצלנו אפשר.

אני באתי, אני למדתי, אני עליתי. עלה מישהו מלא יודע איפה, מרוסיה, והוא למד שם עברית על בוריה. זה היה הציונות שלו, הוא יודע עברית על בוריה. הוא בא, הוא רוצה לעשות מבחן. מה הוא צריך עכשיו לבלות באולפן חצי שנה?

זה תלוי איזה מקצוע, לפחות לגבי האחיות מה שהזכרת פה. אבל שוב מעוז, זה לא עברית לאחיות או עברית רפואית. לא, לא, יש פה שתי שאלות כבר שנולדו מהסיפור הזה. האחת, מדוע אני לא יכול לגשת למבחן גם אם לא למדתי באולפן? אז אני אומר, אני אענה על השאלה הראשונה קודם ואז על השנייה. לגבי האחיות לצורך הדוגמה, אם הם מגיעים אלינו, מגיעה אחות, עלתה לארץ והיא ברמת עברית טובה, היא עוברת מבחן מיון ראשוני של רמה ג' והיא עברה אותו בהצלחה, היא לא צריכה ללמוד עוד פעם. אם את המבחן מיון שלנו היא עברה בהצלחה, היא יכולה להתקבל ולהיות אחות אם היא עברה רמה ג' של המבחן מיון שלנו, זה לגבי האחיות. לגבי כאלה שיבואו להיבחן, נגיד רופא שרוצה לבוא להיבחן ישר במבחן של טרמינולוגיה רפואית, זה בלתי אפשרי. זה דומה שתבוא לאוניברסיטה, ובאוניברסיטה יגידו אתה רוצה תואר ראשון? בוא תעשה רק את המבחן בסוף ותקבל תואר ראשון.

10:34) אבל זה מבחן שפתי, זה משהו אחר. זה לא בר השוואה מפטור מאוניברסיטה. כל אחד בוחר לעצמו אם זה בר השוואה או לא, זה לא איזשהו משהו שאנחנו קבענו, משרד החינוך קבע או משהו כזה. הרגולציה בעיקר של משרד הבריאות לצורך העניין ורופאים, הבינה כדי שהרופא ייקלט טוב במחלקה, יידע לתקשר עם הפציינטים, עם הצוות הרפואי והכל, הוא צריך לעבור איזשהו מסע מסוים. המסע הזה זה לא רק המבחן בסופו. טרמינולוגיה זה ספר עב כרס שעוברים אותו הרופאים, וזה מוכיח את עצמו בסופו של דבר. האם אולפן ואוצ'ר יכול לעשות את זה?

אבל צריך להבין שההכשרה של מורה לטרמינולוגיה רפואית, זו לא הכשרה של מורה רגיל אצלנו. זה בתחום המורים הוותיקים יותר, שעברו את ההכשרה, שכתבו את ספר הלימוד בעצמו. זה סילבוס מאוד מפורט והכל, זה מתחיל במחלקות השונות, כמו שהם עוברים בטיפול נמרץ,

והם עוברים בכל המחלקות והכל, הספר בנוי בצורה כזאתי שכל רופא שיגיע, בכל מחלקה שהוא ייקלט, הוא יוכל להיקלט בצורה מיטבית וייתן את המענה הרפואי המתאים. אבל רגע עכשיו יש מחסור באולפנים. אין מחסור בנושא הזה.

אנחנו נתנו תיעדוף בהתחלה. אין לך המתנה? לא, כמעט ולא. מה זה כמעט ולא? כמעט ולא,

יש לנו עכשיו במקביל, לפי דעתי רופאים יש לנו חמש קבוצות במקביל. כל קבוצה, אנחנו עושים את זה היברידי אז אנחנו מעמיסים, 45 תלמידים לומדים במקביל ולא עד 25 כמו ברגיל. אני לא יודע שיש לנו המתנה למשל של מקצועות הרפואה שנתנו תיעדוף לאור מה שעלה פה בוועדה במהלך הדיונים, ואם יש אני אשמח לדעת כדי לקצר תהליכים בדבר הזה. יש לנו מורים שזה המקצוע שלהם, ואנחנו "בזבזנו אותם" על האולפנים הראשוניים שהיה שם צוואר בקבוק. היום אני יודע להגיד בתוכנית עבודה מסודרת ביחד עם הגברת קלאודיה כץ ממשרד הקליטה. יש לנו את האולפנים התעסוקתיים למקצועות השונים, באופן די מסודר. יודעים מה נפתח הקורס, מתי הוא אמור להיסגר, ואני לא מכיר שיש איזשהו צוואר בקבוק משמעותי. אני רוצה רק להבהיר, יש פה איזשהו בלבול. אני לא מדבר על האולפנים התעסוקתיים, זה בסדר. אחות וקלינאית תקשורת לצורך העניין, לא צריכות מבחן תעסוקתי, הן צריכות מבחן ג'. איך עושים שתהיה איזושהי אקרדיטציה שלכם למבחנים? אנחנו לא יודעים מה קורה במקומות הפרטיים. אז מי יודע? אדוני היו"ר אני רוצה לציין, משרד האוצר הודיע פה שהגענו להסכמות ויש חילופי טיוטות לגבי הסכם קיבוצי חדש, שעוסק בתנאי העבודה והשכר של המורים באולפנים ללימוד עברית. שר החינוך מעורב בנושא הזה באופן מלא, משרד האוצר, שר האוצר מעורב בנושא הזה, והסתדרות המורים כמובן, מזכ"לית הסתדרות המורים לא הפסיקה לדרוש אף פעם לשפר את התנאים. למה אנחנו רוצים לשפר את התנאים? אנחנו אומרים את זה כאן מפורש כדי שמשרד החינוך יוכל לקלוט יותר מורים, ולתת מענים גם בסוגיות האלה, והדבר הזה קורה. בספטמבר אנחנו שמענו כאן את ההצהרה ממשרד האוצר, שבספטמבר הקרוב יופעל ההסכם החדש של האולפנים ללימוד העברית, וזאת בשורה משמעותית. כלומר עד ספטמבר הוא ייחתם? עד ספטמבר הוא צפוי להיות מופעל.

אני רוצה להדגיש עוד משהו, כיוון שהבנו שיש צורך מאוד משמעותי בגורמים רפואיים למערכת הרפואה בארץ, אז עשינו פיילוט ואני חושב שהוא היה מוצלח, ביחד עם נפש בנפש וגורמים נוספים, ומשרד הקליטה כמובן, ללמד את הרופאים את הטרמינולוגיה הרפואית עוד כשהם בחו"ל. לא לחכות. כמה תקנים פנויים יש לך באולפנים? צריך לאייש תקנים. יש לי חוסר במורים, אבל אני אומר. יש לך חוסר במורים ויש לך חוסר בתקינה. יש לך מספיק תקינה לקלוט עוד מורים חדשים שאין לך אותם היום. אין לי חוסר בתקינה. יש לך עודף תקינה. כמה מורים חסרים היום? אני חושב לפתיחת שנת הלימודים אנחנו מדברים על 70 מורים בערך, תלוי כמובן, כל גל עלייה שמגיע וכו', אנחנו נערכים לקליטה שלהם. אז כן יש המתנה אם חסרים מורים.

אז תסביר לי. למדנו במשך השנה וחצי האחרונות באמת להיות 'זמישים' קוראים לזה, זאת אומרת באופן כזה למשל אני אתן דוגמה, יש מורה, אנחנו מעמיסים על מורה במקום קבוצה אחת, שתי קבוצות. חלק יהיה למידה של תרגול, חלק הוא עובר כבר לקבוצה השנייה. איך זה משפיע על התפקוד של המורה? אני מניח שזה מעמיס. אנחנו עשינו את כל מה שאפשר כדי לתת מענה. אז יש תלמידים שמחכים.

או אתה מדבר על הרופאים וכו'? אצלכם, כן. אז אני אומר שוב, באולפנים של המקצועות הרישוי, שזה היה הדיון שנכנסתי אליו, אני לא חושב שיש ממתינים, ואם יש ממתינים זה ממש בשוליים של השוליים. לגבי כלל העולים באולפנים הראשוניים, אכן יש המתנה. ההמתנה הולכת ומתקצרת, אנחנו דיברנו פה במהלך הדיונים על חצי שנה ויותר של המתנה. היום מגיעים אולי לשלושה חודשים, וגם בזה אנחנו מצמצמים. איך אנחנו מצמצים? כמה תלמידים? כמה ממתינים? אני לא יודע להגיד עכשיו בשלוף, אני יכול לתת הערכה?

להערכה בערך 3000. כשאני סופר המתנה זה אחרי חודש מהרגע שהוא קיבל הפנייה, הגיע אליי. וזה הולך ומתקצר אתה אומר. הולך ומתקצר, וזה יתקצר עוד יותר ברגע שיהיה את הסכם השכר, כי יש לנו ראיונות, אנחנו כל הזמן מראיינים מורים חדשים, הם רואים את סימולציית השכר, הם צריכים גם להתפרנס. אני מאמין שברגע שזה ייכנס נוכל לצמצם את הפער הזה במהירות.

לגבי המבחן אני רק רוצה להדגיש את השאלה. כשאנחנו עושים קורס באופן פרטי, המבחן הוא מנוהל על ידי משרד הקליטה, אז זה לא מבחן פרטי. והשאלה הייתה למה משרד החינוך לא מכיר במבחן של משרד הקליטה.

צריך להפריד בין מה שמעוז דיבר עליו, של מקצועות הרישוי, שזה אנחנו גם מראש אומרים שהאולפנים במאגר מוסדות הלימוד לא מגישים לזה, ובין הכרה ברמות א',

שמוסדות הלימוד שלנו מלמדים ויכולים לבחון. מעט מאוד תלמידים נבחנים ברמה ג', אבל יש לנו את המבחן הזה. כפי שאמרתי שישבנו וגם מעוז היה בשולחנות העגולים, הגענו להסכמה בין משרדית, שצריכה להיות סטנדרטיזציה במבחן, והמבחן של רמות, לא מקצועות הרישוי, מבחן של רמות א',

של משרד העלייה והקליטה, צריך להיות.

10:41) מכיוון שלא הייתי פה בעשר דקות האחרונות, אבל אני מניסיוני יודע מה התשובות. הסיפור הזה של הסטנדרטיזציה והעמידה במבחנים אנחנו נייחד לו דיון ייעודי שלומית, כי זה אירוע, הגישה של משרד החינוך פה לא מקובלת עליי בעליל בהקשר של לימודי עברית, אני כבר אומר לכם את זה מראש. הדיון יהיה רק על זה. או שבן יודע עברית, או שהוא לא יודע עברית. אין לנו התנגדות עקרונית לדבר הזה. מה זה משנה אם הוא עשה אולפן או לא עשה אולפן? מה אכפת לי אם הוא לא עשה אולפן?

הגישה של משרד החינוך היא לא להגיד - - - להצעה הזאת, אלא לעשות אותה באופן מסודר, ואין התנגדות עקרונית. גם הייתה החלטה של המנכ"לית הקודמת, שתי המנכ"ליות לדבר הזה. יש מסמך מסודר. אין לנו התנגדות לדבר הזה, צריך לעשות הסדרה בדבר. מאז שהמנכ"ליות התחלפו לא התקדמו עם זה, אין לנו שום התנגדות. אז אנחנו נסדיר את זה, כרגיל. אני רוצה לסכם את הדיון. ראשית אני רוצה להודות פה גם להסתדרות המורים, גם משרד האוצר, גם משרד החינוך, גם משרד העלייה והקליטה. אנחנו רואים את הקצה, מה שנקרא רואים את החבל הזה של המרתון שאנחנו יכולים לחצות אותו. תעזרו לנו לחצות אותו לפני סוף החודש הזה. דיי, זה כבר באמת, קצת לחץ אבל בשעה טובה. אני רוצה לברך על המוגמר, אבל לפחות במובנים האלה נראה שהמשוכה הזאת כמעט נמצאת מאחורינו, ואני מודה לכל מי שעשה את המאמצים לטובת העניין הזה. שתיים, לעניין הוואוצ'רים, משרד האוצר אני מבקש פניית תקציב רק לנושא הוואוצ'רים, היום או מחר שתונח בוועדת כספים. זה ברמת החירום, ברמה הזו, ככה צריך להתייחס לזה. זאת הבקשה שלי מאגף תקציבים, תעבירו אותה, תשיבו לי בבקשה היום כן/לא. אנחנו נמצאים ביולי-אוגוסט, גם אין אולפנים, גם יש הכי הרבה עלייה, וגם אנשים כדי שיוכלו להתחיל לעבוד כבר מיד אחרי החגים, אחרי שהם עברו איזושהי הכשרה. אגף תקציבים תבדקו בבקשה את כל נושא תקציב החינוך להחלטת ממשלה והארכה שלו. זה דיון שהיה פה בפעם הקודמת עם תירא ממשרד החינוך, תסגרו את הסוגייה הזאת, גם עליה אני רוצה תשובה. אני מברך את משרד העלייה והקליטה ואת הסוכנות היהודית, על המיזם המשותף, על מאמץ משותף של שני הגופים, גם להביא תקציב לטובת המיזם המשותף הזה, וגם לסכם אותו, סוף סוף נותן פתרון בשלב הראשון ל-555 עולים, ואני באמת חושב שבתוך העולם שאנחנו נמצאים, מה שחשוב זה מניפה של פתרונות. זה ואוצ'רים, והפתרון הזה זה האולפנים עצמם. זה כל המערך כולו. דבר נוסף, סטנדרטיזציה אנחנו נקיים דיון ספציפי רק על העניין הזה, הסוגייה שעלתה פה ונפתרה באמת באופן פרטני. אני מחפש את הפתרון המערכתי. לדיון הזה צריך גם את הנציבות, שהיא בסוף מחליטה.

לדיון הזה של הסטנדרטיזציה גם נציבות שירות המדינה, ורישוי מקצועות רפואיים, כל מי שנוגע בסיפור הזה של רישוי, רק על הסיפור של העברית. זהו, תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:47.